מתחילים דיון שני בוועדת כלכלה, המשך דיון וקידום הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק), התשפ"א-2021. בפתח הדברים אני אומר שתי נקודות: אנחנו מקבלים הרבה פניות של גופים שמבקשים מאתנו לדון בסוגיית התוכן של הערוצים והגופים והספקים. קיבלנו התחייבות ממשרד התקשורת שהוא בעצמו יביא ויניח על שולחננו בקרוב הצעת חוק שעוסקת בהיבט של התוכן. אנחנו היום ממוקדים בחוק שעוסק, שמסדיר את ההיבטים של רישוי והיתרים בלבד. סוגיות של תוכן יידונו פה בהמשך. ולכן אני מבקש למקד את הדיון בדבר הזה בלבד. אני מבקש מהיועץ המשפטי, תמשיכו בהקראה כפי שעשינו עד עכשיו. בבקשה. בדיון האחרון שהתקיים ב-2 באוגוסט, הוועדה דנה ואישרה את סעיף ההגדרות, את התיקון לסעיף ההגדרות. עצרנו בפסקה 14 של סעיף 1. אני מציע ש - - - איתי, אני קודם כל מקדם בברכה את חברת הכנסת אמילי מואטי שאיתנו בדיון. כל חבר כנסת שבא לוועדת כלכלה בפעם ראשונה אני מברך אותו. אכן פעם ראשונה. ולא אחרונה. תודה רבה. יש הרבה סוגיות. קודם עסקנו בקנסות של עסקים ומצבם.

הייתי עם חצי אוזן כשהיינו בוועדת החוץ והביטחון. וגם רפואה שלמה שאת עכשיו חוזרת לפעילות מלאה בכנסת. תודה יקירי, תודה. תודה ושלום לכולם. טוב, בוקר טוב. אמשיך כמו שאמר היועץ המשפטי. אמשיך מהמקום שבו עצרנו. (14) "בהגדרה "ציוד קצה", במקום "ציבורית באמצעות המישק המיועד לכך" יבוא "בנקודת סיום רשת"." התיקון הזה הוא תיקון להגדרה של ציוד קצה. הוא פשוט מתאים אותו למונחים החדשים. על המונח מישק דיברנו, אנחנו מוחקים אותו. ומה שחשוב לי להגיד, שציוד קצה מעכשיו הוא לא ציוד שרלוונטי רק לרשת בזק ציבורית הוא רלוונטי לכל רשת בזק. רשת בזק ציבורית היה המונח ששימש אותנו לרשת שחל עליה חובת אוניברסליות. אמשיך. אם איתי לא עוצר אותך תתקדם, אני אומר לך כדאי לך, פשוט תרוץ. אם הוא ירצה לעצור אותך הוא יעצור, אל תיתן לו פאוזות. הוא כבר יידחף באמצע.

(15) "בהגדרה "פעולת בזק", במקום הסיפה, החל במילים "התקנתו, בנייתו או קיומו" יבוא "התקנתו או בנייתו" (16) ההגדרות "רישיון כללי", "רישיון כללי ייחודי", "רישיון מיוחד", ו-"רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת" יימחקו". כמובן שיש מקום או צורך להסביר את התיקון. כלומר שמדובר באמת בתיקון מהותי, אני מציע שתסביר לוועדה. אוקיי, אתן הסבר קצר. התיבות רישיון כללי, רישיון כללי ייחודי ורישיון מיוחד, משמשות להבחנה בין סוגי רישיונות שונים. אנחנו כבר לא חושבים שיש צורך בהבחנה הזאת עם המעבר לאסדרה באמצעות מרשם והיתר כללי. הרישיון שהוא רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, מה שמוכר גם כ-NVNO. הוא לא - - - חבר'ה, למרות שאנחנו עושים איזה הליך שהוא טיפה טכני ומשפטי ואני רואה את השעמום בקרב חלק מהאנשים, אל תעלבו, היועצים המשפטיים, אבל תהיה פה דממה בכל הקראה. לא דיבורי משנה ולא שיחות משנה. אוקיי? בבקשה. רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת. אבהיר אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך ימשיכו להיות היתרים כלליים שמאפשרים מתן שירותי NVNO, זאת אומרת: שירותי סלולאר וירטואליים, אבל כבר לא יהיה סוג נפרד של רישיון לדבר הזה במסגרת ביטול הסוגים השונים של רישיונות. אמשיך. (17) "לפני ההגדרה "רשת בזק ציבורית" יבוא: ""רשת בזק" מערכת אלקטרונית המשמשת או המיועדת לשמש להעברת אותות, באמצעות כבל, ציוד אופטי, תדרי רדיו או כל אמצעי אלקטרומגנטי אחר, בין נקודת סיום רשת אחת לאחרת, וכן הרכיבים הנלווים למערכת האמורה המאפשרים את העברת האותות כאמור, לרבות ציוד מיתוג, ציוד ניתוב ותשתיות פאסיביות ולמעט ציוד קצה"." קיבלתי התייחסות של סמנכ"ל בזק שבא ואומר שההיתרים מקלים על האנשים לפעול גם בתשתיות של בזק. אבל בעצם זה לא אין דין ואין דיין, הרי ברישוי כשאדם היה לו רישוי, הוא היה צריך לעשות תיאום תשתיות כזה מול בזק. ועכשיו ההיתר העתידי לחלק מהיזמים הוא גם לא אוטומטי כי הם יהיו חייבים להיות רשומים כבעלי היתר רק מרגע הרישום. איך אתם מוודאים שאין דבר כזה הפקרות על התשתיות, שיש מעין תיאום תשתיות, שהדבר הזה קורה בצורה סדורה?

קודם כול השלב של קבלת המסמך שמאפשר לפעול הוא באמת שלב יותר קל. אבל שלב הפעולה חלות עליו מגבלות.

שלב השימוש בתשתיות ימשיכו לחול עליו מגבלות כפי שחלות היום. חלק מהמגבלות הן מגבלות בפן הביטחוני, סיווגים ביטחוניים, מערכות מוצפנות אם צריך. אלה דברים שקיימים גם היום ויחולו בעתיד ולכן לא כל אחד שאין לו סיווג ביטחוני או שאין לו מערכות מתאימות יוכל להיכנס לתשתיות של בזק.

תמתין רגע. ברוך הבא רון כץ, מאזן גנאים, חברי הכנסת. אנחנו התחלנו את ההקראה של חוק שעוסק בהקטנת כמות החברות שיידרשו לרישיון מבזק, ולבחור רק את מי שבאמת צריך את הרישיון ולאחרים יהיה מעין היתר והם יהיו רשומים. אנחנו מקריאים את החוק. אם יש לכם הערה על סעיף תכנסו. אני לא אתן לכם לדבר סתם ללא התייחסות ספציפית. אם יש לכם הערה כללית גם לגיטימי, אבל זה סוג של תהליך יותר סדור של איך עושים אותו עכשיו. את הדיון הכללי עשינו. פה יהיו בערך, לא יודע ארבעה-חמישה דיונים רק על החוק הזה. ומילה מילה עוברים, מתקנים ומתקדמים.

בבקשה.

רק אוסיף כאן משהו: במסגרת ההוספה של ההגדרה רשת בזק, אנחנו מבקשים למחוק גם את המונח "בזק". זה מונח מוגדר שדילגנו עליו בהתחלה. לכן היינו רוצים להוסיף גם שההגדרה "בזק"

שהיא בעצם הגדרה מקבילה להגדרה של רשת בזק שאותה אנחנו מבקשים להוסיף. הוא יכול להתקדם? אתה אומר שאתה רוצה - - - סליחה? אנחנו מבקשים גם שההגדרה "בזק" תימחק במסגרת המונחים.

זאת הייתה הערה שלנו לעניין המונחים. פעולת בזק, בזק לאור התיקונים והעדכון של ההגדרות ושל החוק כולו, חשבנו שהרבה יותר ברור יהיה למחוק את ההגדרה של המונח "בזק". לאחר מכן תיווסף ההגדרה של תחום הבזק. אנחנו תכף נגיע לזה. אבל חשבנו אכן שנכון למחוק את ההגדרה. קיבלנו את זה ואנחנו מציעים עכשיו לשלב את זה עכשיו גם בהקראה.

"בהגדרה "רשת בזק ציבורית", במקום "מערכת של מתקני בזק" יבוא "רשת בזק" והסיפה מהמילים "הכוללת ציוד מיתוג"- תימחק." זה פשוט השלמה להגדרה של רשת בזק שהגדרנו זה עתה והיא מייתרת חלק מהאלמנטים בהגדרה רשת בזק ציבורית.

"ההגדרה "רשת גישה" תימחק" לגבי המחיקה הזאת, יהיה אחר כך תיקון שנגיע אליו במסגרת סעיף 27(א). אבל הצורך בהגדרה רשת גישה בסעיף 1 מתיירת. גם חשבנו שההגדרה שקיימת היום היא לא ברורה מספיק. אנחנו שמחים שכרגע היא תימחק. הבנתי שלאחר מכן היא תועבר למקום היחיד שבו משתמשים בפועל בהגדרה הזאת. אנחנו נגיע לזה בהמשך.

"במקום ההגדרה "שירות בזק" יבוא: ""שירות בזק" שירות שהוא אחד מאלה, הניתן לציבור הרחב או לחלק ממנו באמצעות רשת בזק: שירות כמפורט להלן, שלצורך נתינתו מוכוונת פעולתה של שירות העברת נתונים, שירות אחר המנוי בתוספת הראשונה;

גישה לאינטרנט; שירות טלפוניה," אמשיך גם להגדרות של השירותים ואז נדבר על כל הקונסטרוקציה של ה - - - זאת אומרת תקרא עד שירות טלפוניה ואז תסביר את המסגרת הכללית.

שאלה הם בעצם השירותים שעליהם תחול הרגולציה לפי החוק.

""שירות גישה לאינטרנט" שירות הניתן למנויים, בתמורה, המאפשר להם קישור לנקודות הקצה של רשת האינטרנט הנגישות לציבור הרחב, "שירות העברת נתונים" שירות של העברת אותות עבור אדם אחר שלא באמצעות רשת האינטרנט, ובכלל זה העברת אותות אלקטרומגנטיים בין מיתקנים של ספקים מורשים או של בעלי רישיונות לשידורים, או בין יחידות ציוד קצה, "שירות טלפוניה" - שירות המאפשר הוצאה או קבלה של מסר בזק שהוא שיחה קולית על בסיס משאבי מספור המוקצים לציבור"." אתחיל מהתחלה: שרות בזק הוא קודם כל שירות בלבד. האסדרה החדשה שלנו תחול על שירותים, לא על פעולות. ולכן מה שהוא לא שירות, אלא מה שאני עושה עבור עצמי, אני מפעיל רשת אבל אני לא נותן באמצעותה שירות לא היה כפוף להסדרה. אז קודם כל שירות, שירות הניתן לציבור הרחב - - רשת בחלק אחד - - - מה זה מפעיל רשת? למשל אני יכול להקים או יש לי לדוגמה בית גדול או מפעל, אני מקים רשת בתוך הבית או בתוך המפעל והיא משמשת רק אותי. אני לא מעניק באמצעותה שרות, היא משמשת רק אותי. - - - הניתן לציבור הרחב או לחלק ממנו. הרעיון כאן הוא דומה, זה בעצם שירות, אם למשל אני מקים חברה בת שמפעילה את רשת התקשורת שנותנת שירות רק לי. אתן דוגמה, בעבר היו בנקים שחשבו להקים לעצמם רשתות תקשורת לצרכים שלהם. אם הם עושים את זה באמצעות חברת בת שנותנת שירות רק לאותו בנק, הם לא נותנים שירות לציבור הרחב או לחלק ממנו וגם הם לא נכנסים להגדרה. כלומר, העובדים לא נחשבים ציבור.

זאת אומרת העובדים של הבנק - - - לא לצורך הזה.

והאלמנט האחרון באמצעות רשת בזק, שירות בזק, צריכה להיות לו איזושהי זיקה לרשת בזק.

אני לא יכול להחליט מחר ששירות טיפול בילדים במעונות יום הוא גם שירות בזק. צריכה להיות איזושהי מגבלה והמגבלה היא שהשירות הוא באמצעות הרשת. נמשיך לרדת ברזולוציה. רציתי לשאול, איך בחרתם או מיקדתם את הרגולציה על סוגי השירותים האלה? אתה מתכוון על השירותים שאני הולך להקריא עכשיו?

קודם כול מנית אותם, מנית אותם בהגדרת שירות בזק. אתה מתכוון לשירות גישה לאינטרנט, העברת נתונים וטלפוניה.

איתי, לזה אתה מתכוון?

אז מדובר בשלושת שירותי הליבה של עולם התקשורת. שירות גלישה לאינטרנט שבעצם היום האינטרנט הוא הפלטפורמה שעליה אנחנו מקבלים עוד המון סוגים של שירותים אחרים ואנחנו צורכים הרבה שירותים אחרים. אז זה כמובן שירות מרכזי. שירות העברת נותנים, הוא בעצם המשלים של שירות גישה לאינטרנט. הוא מאפשר העברה של נתונים שלא על גבי האינטרנט. לדוגמה, אנחנו מכירים את זה בוודאי מהרשתות הפנים ארגוניות שלנו. יש כל מיני יישומים, יכולת לשלוח דוא"ל בתוך הארגון, תוכנות ניהול פנימיות, דברים כאלה הם לא עוברים על גבי רשת האינטרנט אלא על פני רשת פנימית של הארגון. בעתיד ייתכן שרשתות כאלה יתנו שירותים גם למשקי בית פרטיים. זה ההסבר לשירות העברת נתונים. שירות הטלפוניה, שזה שירות הטלפוניה מבוססת המספור. כמו שאנחנו מכירים אותו מהעבר. הוא שירות בעל חשיבות, בעיקר בגלל ההיבטים ההיסטוריים וההיבטים,

ההתנהגותיים שאנחנו פשוט רגילים לעשות שיחות טלפון באמצעות שיחות מבוססות על מספרי טלפון. יש כאן תהליך איטי - - - צריך להזכיר גם שהמספור הוא משאב שהמדינה מקצה אותו. הוא משאב ציבורי ולכן אנחנו עדיין רואים הצדקה לאסדר אותו.

ולכן הכנסנו את שירות הטלפוניה. אלה שלושת שירותי הליבה של עולם התקשורת. אלה שירותים שגם באסדרה האירופית שעליה אנחנו מתבססים, הם שירותים שכפופים לאסדרה ולכן הכנסנו אותם. והשארתם מעין איזה סעיף סל שהוא שירות אחר שמנוי בתוספת הראשונה. המחיקה כאן היא יותר מחיקה נוסחית, אבל אני רוצה שתסביר את הרציונל.

כפי שאפשר לראות, יש שירותים שהיום הם כפופים לאסדרה והוצאנו אותם. אני אפילו יכול לתת דוגמה: משלוח אס-אם-אסים, שהוא לא שירות טלפוני בדיבור והוא לא שירות גישה לאינטרנט והוא לא שירות העברת נתונים, הוא שירות שהוצא במכוון. אבל אם נגיע למסקנה שבכל זאת שירות משלוח אס-אם-אסים או משלוח הודעות טקסטואליות אחרות דורש אסדרה, תהיה אפשרות להכניס אותו, ובלבד שזה שירות שלצורך נתינתו מוכוונת פעולה, פעולתה של רשת בזק. ואני מזכיר שכשדיברנו על ההגדרה, זה אומר שהוא לא שירות, מה שאנחנו כינינו: OTT. הוא לא שירות שניתן על גבי הרשת בלי איזשהו ניהול של אותה רשת. וגם כמובן זה מאפשר להכניס שירותים נוספים שעוד לא התפתחו, טכנולוגיה שאנחנו לא מכירים. אם תהיה טכנולוגיה כזאת או יש שירות כזה שראוי לאסדר אותו מהטעמים שזיו הרחיב, אז יש אפשרות להכניס אותו למסגרת האסדרה. גם אם היום אנחנו לא חושבים על שירות כזה, יכול שיהיה מחר או בעוד שנה. והמנגנון הוא צו של שר התקשורת באישור ועדת הכלכלה. זה עניין שנגיע אליו בהמשך הצעת החוק. נכון מאוד. אגיד גם על שירות גישה לאינטרנט הגדרנו אותו כשירות הניתן למנויים. את המונח מנוי הגדרנו בישיבה הקודמת. דיברנו שהוא מי שמתקשר בהסכם. הסכם לעניין הזה יכולה להיות גם כניסה לרשת אינטרנט שדורשת איזשהו צ'ק בוקס; הסכמה לתאי השימוש ברשת. זה גם נחשב להסכם.

אגיד שבתמורה, בעולמות האינטרנט, זה כמו שנהוג לומר: אם אתה לא משלם אז כנראה שאתה המוצר. וכמובן במקרים שאני משלם דמי מנוי או דמי שימוש אז יש תמורה, אבל גם במקרים שאני גולש במה שנראה לי בחינם במירכאות, זה כפוף לאיזשהו איסוף מידע עלי כמשתמש וזה גם יכול להיחשב לסוג של תמורה. לצורך העניין אני רגע קוטע אותך אם אני גולש באינטרנט בשדה תעופה, ובאופן חד פעמי מאשר את תנאי השימוש או להבדיל אני נמצא בספרייה ציבורית ומשתמש ברשת שהספרייה מספקת. אתה רואה איזושהי הבחנה בין שני המקרים האלה? כן, אני אתן תשובה כללית כמובן, כל דבר מאוד תלוי בנסיבות הספציפיות. למשל, יש שדות תעופה בתקופות שעוד נהגנו לטוס לחו"ל, שהיו גובים תשלום על גלישה באינטרנט בשדה התעופה. היה צריך לתת מספר כרטיס אשראי אחרי כך וכך דקות של שימוש חופשי. דבר כזה הוא שירות הניתן בדרך כלל למנוי,

בהסכמה, בתמורה כי אני נותן מספר כרטיס אשראי וגובים ממני תשלום, ואני מקבל בדרך הזאת גישה לאינטרנט. זה מבחינתנו שירות גישה לאינטרנט פר סה. שירותים בספריות ציבוריות, בהנחה שיש בהם הסכמה, זאת אומרת שאני צריך להסכים לתנאי השימוש, אז יש הסכמה. ועולה שאלת התמורה, יתכן שיש תמורה, יתכן שאוספים לגבי מידע, יתכן שלא אוספים לגבי מידע. כמובן שבספריות ציבוריות, ככל הידוע לי, אין תשלום על הגלישה באינטרנט ולכן אין תשלום. צריך לבדוק האם מתקיים אלמנט של תמורה באיזושהי דרך שונה. אני מציע בכל זאת לחדד כאן בנוסח, שבתמורה זה בכסף או בשווה כסף. זה בעקבות הדברים שאמרת, אני חושב שזה חידוד נכון לנוסח. אין לנו התנגדות. כפי שהעירה לי היועצת המשפטית של המשרד, שירות גישה לאינטרנט במצב הקיים כיום באסדרה בישראל יש פיצול בין תשתית אינטרנט לבין גישה לאינטרנט, מה שאנחנו מכנים ISP. המשרד בתהליך של ביטול ההבחנה הזו. אבל נכון לעכשיו אנחנו תופסים את שני השירותים כשירותים המאפשרים קישור לנקודת הקצה של האינטרנט.

כל אחד,

אין אפשרות לגשת לנקודות ולכן שניהם נחשבים לשירות גישה לאינטרנט ושניהם יכללו תחת השירות הזה. בעתיד כשיהיה שירות אחוד, אז הוא כמובן גם ייחשב לשירות גישה לאינטרנט. שירות העברת נתונים הסברתי קודם, מדובר בכל מיני רשתות שהיום אנחנו בעיקר מכירים אותם כרשתות פנימיות, אבל אין מניעה שבעתיד הם יהיו רשתות שישרתו גם משקי בית. שירות טלפוניה גם כאן חשוב לנו להגיד: זה שירות שמתבסס על מספור במתכונות הקיימת היום, שזה מספרים שמנוהלים על ידי משרד התקשורת ומוקצים. שבע ספרות פלוס קידומת, 050,

כל המספרים מהסוג הזה, שהם הדרך המסורתית לקיים שיחות טלפון. אמרתי שבעתיד ייתכן שזה ישתנה ומה שיהיה בעתיד שירותים של דיבור שלא באמצעות המספור האלה, לא נחשב לשירות טלפוניה. ההערה שלנו מתייחסת לסייפה על בסיס משאבי מספור המוקצים לציבור אנחנו חשבנו שנכון לקשור כאן מבחינת ההגדרה לסעיף בחוק שמדבר על תוכנית המספור. בסעיף 5א רבא יש הגדרה לתוכנית המספור, אנחנו חושבים שזה קישור הרבה יותר נכון. ואנחנו מציעים שייכתב במקום על בסיס משאבי מספור המוקצים לציבור, כך שיובן שמדובר על שיחה קולית שנעשית, מתבצעת, נבדוק את הנוסח המדויק, באמצעות מספר בהתאם לתוכנית המספור כהגדרתה בסעיף 5א. אין לנו התנגדות. חשבנו פשוט שמשאבי מספור זה מונח קצת עמום ולא ברור. הוא גם לא כל כך מתכתב עם מה שנקבע היום בחוק. אמשיך לסעיף הבא.

(13) "אחרי ההגדרה "השר" יבוא: "תחום הבזק" התחום של העברת אותות באמצעות רשת בזק". "תשתיות פסיביות" רכיבים שמיועדים להכיל או לשמש להתקנת מתקני בזק מבלי להפוך למתקן בזק אקטיבי בעצמם ובכלל זה קנים,

גומחות עיליות, קופסאות ועמודים"." אסביר בקצרה, תחום הבזק באמת מחליף את המונח בזק שמחקנו בתחילת הדיון או שביקשנו למחוק בתחילת הדיון. תחום הבזק הוא מונח קצת יותר רחב. יש מקומות שבהם צריך לשקול שיקולים של תחום הבזק, והכוונה היא לא רק של תחום שירותי הבזק, אלא אפשר לשקול מגוון יותר רחב של שיקולים. גם מה השימושים שאנשים עושים באמצעות הרשת או באמצעות השירותים וגם שירותים שהם לא בהכרח מאוסדרים. זה מונח יחסית רחב. המונח תשתיות פאסיביות הוא מונח שמופיע היום במסגרת סעיף 5(י)

אנחנו מעבירים אותו לסעיף 1 עם תיקונים קלים. בהמשך להגדרה שלנו שהוא מתקן בזק אקטיבי, אני מזכיר מהדיון הקודם, שזה מתקן שמוזן בחשמל, התשתיות הפאסיביות הן בעצם כלי הקיבול לאותן תשתיות אקטיביות. זאת אומרת הצינורות שבתוכם עוברים הקנים, הארונות שבתוכם נמצא הציוד, העמודים שעליהם מונחים הכבלים וכולי. תודה. מעת לעת אנחנו נראה אם יש הערות ספציפיות על הדברים שהקראנו, גם לאנשים בזום. יש הערות ספציפיות? תודה, נמשיך. אני מציע שהוועדה תצביע - - - כן, יש. מישהו רוצה להעיר הערה. בבקשה.

שמי ברק בורשטיין ונדון - - - ברק, זה ספציפי לסעיפים שהוגדרו? כן, כן, זה כולל בציוד הקצה שמשרד התקשורת לא אסדר את זה מעולם. על הציוד להעברת רשת לאות. בסעיף הקודם לא נדונו בכלל העניינים האלה. ולא קיבלתי שום התייחסות מצד התקשורת, למרות שאני שולח אינספור מכתבים.

אבל אתה חוזר על נושא שלא קשור לסעיפים האלה. ביקשתי - - - זה קשור, זה קשור. ביקשתי ממך התייחסות למה שהקריאו עכשיו. תודה רבה ברק, הבא בתור. הבא בתור. אני מבקש להתייחס. יש עוד מישהו בזום שרצה?

אני מבקש להתייחס. כן, בבקשה. ספציפית לדברים שעלו.

אני רוצה להתייחס לסעיף של שירות בזק. אחד הדברים שלא מוסדרים היום בחוק התקשורת הוא נושא שמות הממשק. השם בבקשה אדוני. שמי רפי הוידה, כיהנתי במשרד התקשורת בתפקיד סגן המדען הראשי, פרשתי ב-2006, ואני בקי בתחום. מה שאני מבקש במסגרת חוק התקשורת, תיקון חוק התקשורת להסדיר גם את שמות המתחם וכינוי המען שמהווים תשתית ייחודית ברשת האינטרנט בישראל. הנושא הזה לא נכלל בשעתו בחוק הבזק - - - זה קשור לסעיפים שהקראנו? - - - מה שאני - - - אני שמח שאתה איתנו רפי, אבל תתייחס לסעיפים האלה. אני מבקש שבסעיף של שירות בזק, להכניס שירות כפי שיש שירות טלפוניה, יהיה גם שירות של מרשם לאומי של שמות מתחם וכינויים. היום הנושא - - - אתם יודעים על מה הוא מדבר?

אני רוצה שאנשי המקצוע יתייחסו להערה שלך, בבקשה. אני פניתי כבר אינספור פעמים בנושא. וגם פניתי אליך היושב-ראש במכתב מפורט - - - סימן שאתה איש רציני,

אם אתה מתמיד, אתה רציני.

עכשיו הם יתייחסו אליך, חכה רגע. אוקיי. תודה אדוני היושב-ראש, אני ד"ר יאיר חקאק, סמנכ"ל אסטרטגיה של המשרד, אתייחס בקצרה, העניין של אסדרת שמות המתחם, מה שמכונה דומיינים בישראל הוא משהו שאנחנו מכירים אותו הרבה שנים גם באינטראקציה עם רפי וגם באינטראקציות אחרות. כרגע העניין הזה מוסדר באמצעות זה שהדומיינים המסחריים מוקצים על ידי איגוד האינטרנט הישראלי, לצד דומיינים ממשלתיים ואחרים כמו gov.il ו-idf.il ודברים כאלה שמוקצים בידי רשויות שונות של המדינה; אם זה התקשוב הממשלתי ואם זה יחידה צה"לית וכולי. העניין הזה הוא עניין חיצוני, הוא לא נדון בהצעה הזו, לא לטובה ולא לרעה. אין שינוי בסטטוס של הדומיינים כשירות תקשורת כן או לא או שירות בזק כן או לא. לטעמי ולהבנתי זה דיון אחר, חיצוני לגמרי למה ש - - - ואתם מטפלים בו בנושא הזה? אנחנו חושבים שהמצב הנוכחי הוא גם תקין וגם טוב. יש תחרות ענפה על שמות האינטרנט בישראל באמצעות רשמים שאיגוד האינטרנט מסמיך, אני חושב שנציג איגוד האינטרנט נמצא איתנו הארגון הוא ארגון שפועל כמלכ"ר והוא הוסמך על ידי המדינה לפני הרבה שנים.

נסתפק בתשובה הזאת לעת עתה. בואו נמשיך. התשובה הזאת לא מספקת. כן רפי, אבל אתה לא מחליט, אתה רק יכול להמליץ. אתה יודע. אתה איש יקר ואהוב, אבל אתה לא מחליט במדינת ישראל. אז מה שאומרים לך פה במשרד התקשורת, שפנייתך נשמעה, לדעתם המציאות חיובית. אם אנחנו כוועדה נחליט שסוגיית הדומיינים היא בעייתית נקיים עליה דיון נפרד, וזה לא מעניינו של החוק הספציפי הזה. אז אני מבקש מהיושב-ראש, ממך, שיקוים דיון בנושא הסדרת שמות המתחם בישראל. תודה רבה. אני אשקול את זה - - - כל גורם ממשלתי שעוסק בנושא - - - רפי, אני אשקול את הנושא, ובהמשך תהיה איתנו. יש לנו שנים רבות להיות ביחד. אני פניתי אליך במכתב מפורט עם כל הטיעונים וכל הנימוקים. תודה רבה, תשלח לוועדה את המכתב, ואנחנו נשקול את זה ונבחן את זה. תודה רבה לך. ממשיכים. אני מציע שהוועדה אם אין הערות נוספות תצביע על פסקאות 14 עד למעשה 21, כתוב כאן 13 בטעות, כתוב אחרי ההגדרה: שר יבוא. אז יש כאן איזה טעות במספור. הוועדה יכולה להצביע. מי בעד? הצבעה בעד סעיפים 14 -21 אחד נגד,

בואו נמשיך. ההגדרות אושרו עם כל השינויים. החלפת כותרת פרק ב' - - - סעיף 3. החלפת כותרת פרק ב' 3. "במקום כותרת פרק ב' לחוק העיקרי יבוא: אני ממשיך. החלפת סעיף 2 4. "במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא: "חובת היתר כללי או רישיון 2. לא יספק אדם, דרך עיסוק, שירות בזק, אלא אם כן אותו אדם רשום במרשם ופועל על פי ההיתר הכללי. על אף הוראות סעיף קטן (א) - לא יספק אדם, דרך עיסוק, שירות בזק כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ג) ולא יבצע פעולת בזק כאמור בפסקת משנה (ד), אלא אם כן בידו רישיון לכך שניתן לפי סעיף 4 (בסעיף קטן זה רישיון ובהתאם לתנאי הרישיון: שירות בזק שלצורך נתינתו מוכוונת פעולתה של רשת בזק שהיא אחת מאלה: מערכת רדיו טלפון-נייד, רשת בזק שמספר המשתמשים או המנויים בה או מספר נקודות סיום הרשת או נקודות הקצה בה, כפי שקבע השר, עולה על מספר שקבע השר; שירות בזק שלצורך נתינתו מוכוונת פעולתה של רשת בזק הפועלת באמצעות לווין, שמתקיים בה אחד מאלה: היא כוללת תחנת קרקע קבועה בישראל, הלווין נמצא במיקום או עושה שימוש במסלול, הרשום על שם ישראל באיגוד הבזק הבין-לאומי (ITU). שירות בזק שלצורך נתינתו מוכוונת פעולתה של רשת בזק שהיא כבל תקשורת תת ימי, לעניין זה, "כבל תקשורת תת ימי" - כבל תקשורת המונח,

מתחת לפני המים ומחבר נקודה בישראל אל נקודה מחוץ לישראל, פעולת בזק בכבל תקשורת תת ימי כהגדרתו בפסקת משנה (ג);" אשלים את 2 ואז ניתן איזה הסבר קצר. "לא תספק רשות מקומית שירות בזק בין אם הוא טעון רישום במרשם ומכוח היתר כללי ובין אם הוא טעון רישיון, אלא אם כן בידה רישיון ובהתאם לתנאי הרישיון, לעניין זה, "רשות מקומית" לרבות חברה עירונית או חברה בת עירונית כהגדרתן בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, או מי שרשות מקומית או חברה כאמור מחזיקה בו אמצעי שליטה". זה אחד מסעיפי הליבה של הצעת החוק.

אני מציע שתסביר בצורה יותר פשוטה, כדי שהוועדה תבין את האסדרה שאתם מציעים כאן.

שתתייחס במסגרת ההסבר, באופן מפורט, לאסדרה של רישיונות שיחויבו בהם רשויות מקומיות שמספקות שירותי בזק. בסדר גמור. אתחיל מהתחלה: סעיף א' הוא סעיף האיסור הבסיסי, הוא אומר: לא יספק אדם דרך עיסוק שירות בזק. אז קודם כול, להבדיל מהחוק הקיים היום, האיסור הוא לספק שירותים ולא לבצע פעולות. זה שינוי משמעותי. האיסור הוא על הספקה דרך עיסוק. זאת אומרת: פעולות שלא נעשות דרך עיסוק, אם אנחנו כשעשוע ביתי או כאיזושהי הדגמה בבית הספר עושים פריסה של רשת ונותנים שירות לכיתות כדי להדגים משהו, זה לא נחשב עיסוק, וזה לא ייכנס לאיסור. האיסור הבסיסי אומר שכדי להתגבר על החובה על האיסור צריך להיות רשומים במרשם ולפעול לפי ההיתר הכללי. זוהי ברירת המחדל למתן - - - אלה תקנות. אני שוב מזכיר, בניגוד למשמעות הפשוטה של המונח היתר, ההיתר הכללי כאן הוא תקנות,

שיחולו על כל מי שרשום במרשם.

אל אף שברירת המחדל היא רישום ופעולה מכוח התקנות, מה שאנחנו קוראים: ההיתר הכללי, ישנן פעולות מסוימות שימשיכו להיות כפופות לחובת הרישיון כפי שהן כפופות היום. ואני מזכיר שזה כבר הבחנה בין רישיון כללי לרישיון מיוחד, שאת ההגדרות האלה מחקנו, אבל זה רישיון כרישיון. אלה אותם שירותים שהם שירותים שנתפסים כרגישים יותר, כראויים לאסדרה הדוקה יותר ופרטנית יותר מאשר שירותי הבזק הרגילים והאחרים שאותם, כמו שזיו אמר, דרך המלך היא בהיתר כללי וברישום במרשם. רגישים מאיזו בחינה? רגישים מבחינת השימוש הציבורי, זה יכול להיות מספר המשתמשים, זה יכול להיות שימוש במשאבים כמו ספקטרום אלחוטי לעניין הרט"ן רדיו טלפון נייד, זה יכול להיות כבל תת ימי שהוא שירות בעל רגישות יותר גבוהה כי זה שער הכניסה לישראל. אלו שירותים שאנחנו רוצים להמשיך לאסדר אותם באסדרה יותר קפדנית וספציפית יותר מאשר ההיתר הכללי שהוא אסדרה כללית שתחול כמו שאמרנו על כולם. נכון. כפי שציינה דנה, אלה השירותים היותר רגישים שאנחנו רוצים להכפיף אותם לרמת רגולציה יותר הדוקה. איתי, יש מעבר לרשויות המוניציפליות, יש עוד סוגים של רישיונות שאתה רוצה שאתעכב עליהם? רק נפרט, כי זה בהקראה, השירותים הם שירותים שאמרנו: מי שנותן שירות באמצעות מערכת רדיו טלפון נייד, זה הסלולאר; רשת שמספר המשתמשים שלה הוא במספר שהשר יקבע אותו, שזה עדות לגודל שלו ולנפיצות שלו ולחשיבות שלו מבחינה ציבורית. רשת שפועלת באמצעות לווין, לא הזכרנו את זה, שתחנת הקרקע הקבועה שלה נמצאת בישראל והיא עושה שימוש במסלול שרשום על שם ישראל. והכבל התת ימי, שזה שער הכניסה לישראל, לעניין הכבל התת הימי חשוב להזכיר שיש פה דבר שהוא יוצא דופן שלא רק שרות הכבל התת ימי, אלא גם הפעולה שנעשית בכבל תת ימי, גם היא תהיה טעונה רישיון. רגע, לפני שאתם ממשיכים, כמה דברים. קודם כל ברבע לאחת, יחליף אותי כממלא מקום, חבר הכנסת רון כץ, סגן ראש העיר פתח תקווה, הוא יודע לנהל ישיבות ועניינים. באחת וחצי מסיימים בזמן. והערה של צחי שלום, מנהל מערכות מידע בשלטון מקומי, לסעיף 2. בבקשה צחי. בוקר טוב ליושב-ראש - - - אדוני היושב-ראש, אתה מוכן שנסביר קודם את הסעיף, ואז תהיה השאלה? בוקר טוב ליושב-ראש ולחברי הוועדה, החידוד של ההגבלה או המניעה של הרשויות הוא חידוד שלא במקומו. אנחנו רואים את התהליך שמשרד התקשורת מבצע במספר גורמים, במספר חוקים שהוא מעביר, חוק הסיבים וחוק התקשורת כרגע, חוק הבזק, ואנחנו מבינים שיש בעיה שהיא בעיה אקוטית לערי הפריפריה ובמיוחד לרשויות הקטנות. כשאנחנו מסתכלים על המפה, בתל אביב לא חסרים, בזק יפרוס,

יעבדו והכול יהיה נחמד, נתחיל לזלוג לפריפריה יש לנו את חוק הסיבים

אנחנו מבינים שיש בעיה, יש בעיה ואנחנו מפקירים את הפריפריה ואת המקומות הקטנים שהם לא כדאיים

להצעה. אני מציע לא למנוע מהרשויות ולא לדרוש מהם רישיון, אלא לאפשר להם לבצע את זה בהסכמה עם משרד התקשורת. לא למנוע את זה בחוק. ברגע שאנחנו מונעים בחוק, ואז אני נזכר בדיון הקודם את השר מציג את הרישיון,

נגענו בשאלה של מהו שירות גישה לאינטרנט שנחשב לשירות בזק. כמובן ששירותים חינמיים בחוף הים או בפארקים הם לא שירותים כאלה.

זה לא נכלל בעניין הזה.

צחי, האם התשובה מניחה את דעתך?

הרשות תעשה את זה באין מוצא - - - אף אחד עוד לא כעס על מישהו שנתן למישהו משהו בחינם.

אבל אני כרשות לא יכול לבוא ולפרוס סיבים,

בוא ניתן לאנשי משרד התקשורת ונראה איפה אנחנו נפגשים באמצע, ואם לא זאת תהיה שאלה פתוחה. דיברת גם על נגישות וגם על עצמאות של רשויות וגם היכולת

הגיע הסיב האופטי לירוחם,

זה משהו שדורש הבהרה ספציפית. אבל אני מקבל את העובדה שהיום אנחנו לא דנים בסיבים אופטיים. ולכן אני רוצה שתתייחסי

ואז במצב כזה צריך,

או היתר או רישיון. כן. אבל אם עכשיו עושים שכונות חדשות, וחלק מהחשיבה בשכונות חדשות זה שכל הפיתוח נעשה מראש

היא לא יכולה להפלות אותם כי החוקים מגנים עליהם.

מה שאני מציע לכם הוא להשאיר את הסעיף הזה פתוח.

המיטב זה שתחזרו לוועדה עם נוסח שאתם יכולים לחיות איתו. אם זה קונפליקט

כי אנחנו מתגברים בסעיף קטן (א) על הצורך בהיתר. והצורך בהיתר הוא הצורך שעליו אנחנו מתגברים. אבל הצורך בהיתר חל על שירות, לא על פעולה.

ואנחנו סבורים אחרת.

יש כאן בעיני בעיה מבנית.

אנחנו מנתחים את הסעיף אחרת. אין לנו בעיה להוציא את הדיון מהבמה חזרה לקלעים לבקשתו של היושב-ראש. אני חושב שזה דיון משפטי. אני בכלל מעדיף שהכול נתפר מראש וכמה שפחות

אבל כמובן, אני מזכיר, שהמובן המהותי של ההגדרה - - - אני כבר מודאג מהעברית הזאת. איפה שיש עברית שבני אדם לא יודעים מה אומרים,

אנחנו לא - - - אם כן צפויות לך שנים קשות.

וכן נותני שירותי בזק נוספים שתחול עליהם חובת הרישוי לפי הסעיף הקטן האמור לגבי כל שירות בזק שהם נותנים או לגבי שירות בזק מסוג שיקבע, והכל אם מצא כי בנסיבות העניין אין די באסדרה באמצעות היתר כללי כדי לקיים אחד מאלה"

אחד או יותר

לא.

כלומר הסמכות הזו חלה רק על שירותי בזק? נכון.

נוגעת - - עכשיו אתה בשוונג של הערות. הערתם את הדב.

- - לשאלת הפיקוח הפרלמנטרי על הסדרים שנקבעים על ידי השר בחקיקת משנה. בואו נגיד

אנחנו חושבים שבאופן הזה למעשה צמצמנו ומיקדנו את שיקול הדעת של השר,

מדובר בשינוי שהוא בעיקרו שינוי בנושאים שהם טכניים. השאלה האם אותו שירות הוא שירות שמתאים להיתר או שירות שמתאים לרישיון. זה ממש לא טכני, אגב, זה הליבה של

אני אומר משהו כללי על האיזונים האלה, ראשית יש איזונים וטוב שיהיה פיקוח פרלמנטרי, בוודאי על - - - הפוך, אתם לימדתם אותנו שלא צריך הרבה רישיונות וצריך לצמצם בהם. אז אם

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, הוא מנגנון חריג מאוד. הוא מנגנון קשה מאוד מבחינת הפיקוח של הכנסת. הוא בעצם פוגע בפיקוח הפרלמנטרי של ועדות הכנסת כשהוא מנגנון שיש לו חשיבות גדולה בחיים הדמוקרטיים

אם אתם משנים את הגבולות בתפיסה המשפטית שלי, וזה הייעוץ המשפטי שלי לוועדה, צריך לחזור לוועדה או בחקיקה ראשית או בברירת מחדל בחקיקת משנה. אני מוכן לקבל את המנגנון הזה, הוא מנגנון מוכר ומקובל בחקיקה.

משהו על מה שנקבע כבר בחקיקה ראשית, הדברים האלה מגיעים לכאן לאישור

הם לא יודעים, הם רוצים בעצם צ'ק פתוח בעניין.

חבר'ה, ראשית אנחנו מאוד מאוד ספציפיים בחוק הזה, מי היתר ומי רישיון. נדייק, החוק הזה עושה שלושה דברים: הוא קודם כל אומר, דבר ראשון במדרגה העליונה מי מרושה

מי בכלל חל עליו עולם הרישוי. אם אנחנו מחליטים לשנות את זה, אני מסכימה אתכם שאנחנו משנים את שער הכניסה הראשי וצריכים לחזור

המדינה או שלום הציבור באיזון שבין רישיון להיתר - - - אגב, אולי רק את הסעיף

סביר ביותר שרשות חופשית לשים תשתיות ולהתכונן. להיות ספקית כמו אחרים? לדעתי סביר שיחולו עליה חוקי הרישיון. אם היא ספקית מסיבות מסחריות ולא פנימיות,

כל עוד זה שירות בחינם, אינטרנטי או

איך היה לך פה עם איתי?

אנחנו מאחלים לשתיכן בהצלחה. ונשמח לראות אתכן בדרכים אחרות בוועדה.

איתי, אז מצביעים על סעיפים אחרים? כרגע לא מצביעים על סעיף ב'2,

וגם לא על ההסמכה שלכם לשנות את גדרי האסדרה בין

נדרש לשם החלטה בדבר הרישום רשאי הוא לדרוש ממגיש הבקשה מידע ומסמכים נוספים;

לגביהם אישור לפי הפסקה האמורה ונותני

התקשורת. (ב1) השר יפרסם באתר האינטרנט של משרד התקשורת מידע תמציתי

נעבור עליהם אחד אחד: הפטור הראשון הוא לשירות בזק הנלווה לשירות אחר שהוא השירות העיקרי ואינו שירות בזק והנדרש לצורך מתן השירות האחר כאמור. הרעיון של הפטור הזה הוא שיש שירותים שבעצם נטמעים והם נלווים בשירות אחר. למשל, לצורך קריאת מוני

אחד מהו שירות שנלווה לשירות אחר שהוא שירות העיקרי ואינו שירות ונדרש לצורך מתן השירות. ובכפוף למה שאמר כאן עורך הדין זיו גלעדי, אנחנו חששנו מאי בהירות שתהיה בשוק בקרב ציבור

ההצעה שלך? אני חושב שגם יהיה חשוב לשמוע בכלל את הציבור,

רגע, איתי, הקראנו גם

נכון. ולכן ניסינו למצוא פתרון שאומר וזה מה שהקראנו בתיקון בעקבות השיחות עם היועץ המשפטי לוועדה שבעצם גורם רשאי לפנות אלינו,

וכשהמקום לפרשנות הוא כזה רחב אנחנו מרוקנים מתוכן את המשמעות של הסעיף הזה. אנחנו רוצים דווקא ללכת לקראתכם וליצוק תוכן לסעיף הזה. כרגע הוא עמום בצורה שאפילו אני לא מבין - - - אני מבין את הדוגמה של המים, זו דוגמה אחת, אבל בטח יש אלפי דוגמאות. אם עכשיו נתחיל כל דוגמה להבין מהו העיקרי ומהו המשני ולמי זה גם יעלה, זה יעלה אליכם זה יעשה ברדק גדול. בואו ננסה להיות יותר ממוקדים.

לא, אין לי כרגע הצעה. מכיוון שאני מבין שהתחום הזה גם נלמד ממקרה למקרה, זה מה שהבנתי מאנשי המקצוע במשרד התקשורת, קשה לקבוע. וניסינו לחשוב האם ניתן לקבוע פרמטרים או אמות מידה, היינו בשלב הזה באחת מישיבות ההכנה שלנו ואני מבין שלא ניתן. בסוף, גם אם יהיו תקנות, לתקנות האלה צריך להיות תוכן. התוכן נקבע במשרד התקשורת. בדיוק.

אני מסכים שיש כאן קושי. היושב-ראש, אני רוצה להסביר למה אנחנו פה. אנחנו פה כי אנחנו בתחום שבו אנחנו לא מצליחים להדביק את הטכנולוגיה, והמדינה הופכת להיות גורם מפריע להתפתחות הטכנולוגית. אנחנו לא יודעים אם זה מחר רכב אוטונומי, רחפן עצמאי או מלגזה שנוסעת לבד בכביש. אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת לא יודעים. אני מסכים עם זה, ואנחנו גם רוצים ללכת לקראתכם. העניין פה הוא שאנחנו לא מבינים מה הסעיף הזה אומר.

לא מצליחים להסביר את המשמעות של הסעיף.

אבל כשגורמי המקצוע, היועץ המשפטי, הוא אומר שאני לא מצליח ליצור תיכון בתוך הסעיף הזה. אז עם מי אנחנו נעבוד אחר כך? קודם כל כן ננסה להסביר. אני רוצה קודם להגיד משהו עקרוני: אחד האתגרים הכי גדולים במשרד שמתעסק בטכנולוגיה הוא לבנות רגולציה נושמת. רגולציה שאתה פועל לפי עקרונות כלליים,

אתה צריך להפעיל כללים פרשניים ושכל ישר. כל ניסיון לרשום פה רשימה בתוך שנתיים הרשימה הזו לא שווה כלום ואנחנו מתחילים מהתחלה. אז אני אומר אל תרשמו רשימה, אבל תעשו - - - אז בואו נסביר לכם מה העיקרון שניסנו לקבוע, אם נצליח, אם לא נחשוב - - - אסביר את המנגנון, המנגנון של פרה-רולינג לבקשת היועץ המשפטי של הוועדה קיבענו אותו בחוק, הוא מנגנון של פרה-רולינג עם שקיפות שבדיוק המטרה שלו היא לסוג המקרים שדיברתי עליהם קודם. הדוגמה של קריאת מונה מים, אם מגיע למשל, מי אביבים, ומקבל פרה-רולינג שהוא נכנס לגדר הפטור, אני מפרסם את זה. ועכשיו הגיחון, וכל תאגידי המים של מדינת ישראל יכולים לקרוא את הפרה-רולינג ולהגיד: אנחנו בעצם אותו דבר, אנחנו מבינים שגם אנחנו לא נצטרך. כמובן שהם חופשיים להגיד: אנחנו רוצים משהו נוסף, לבצע משהו נוסף, יכול להיות שזה לא יהיה מכוסה תחת ההחלטה הקודמת שניתנה ולכן אנחנו נפנה באופן פרטני. מה שלא רצינו ליצור זה מנגנון שבו כל אחד מחויב לפנות ואנחנו נוצף באלפי פניות. ואנחנו מניחים שככל שיתפתח גוף של החלטות פומביות, אז השוק יידע להסתמך עליהם יותר ולקבל אינדיקציות יותר טובות

כמובן שיש בזה הרבה דינאמיות, יכולים להתפתח כל מיני דברים שלא נדונו בעבר. הקושי כרגע, גם לגבי אותו מנגנון פרה-רולינג שהוא לא קבוע בחוק.

בהצעת החוק אתם כתבתם שהשר יפרסם באתר המשרד את המידע לגבי עמדתו ביחס למקרים שהובאו בפניו. כלומר במסגרת אותו פרה-רולינג, אבל החלק הראשון של אותו הליך של פנייה של גורם בשוק שמעוניין לדעת האם הפטור חל עליו או לא, זה לא קיים כאן. זו נקודה אחת. אני חושב שאם יש הערות מהזום - - - בבקשה, מישהו מהזום רוצה להוסיף משהו? שלום, מנכ"ל איגוד התסריטאים, ליאור תמאם, שלום. אני רוצה להגיד משהו. ליאור, על הנושא הזה אתה רוצה לדבר? על הנושא הזה בדיוק. זה הנושא שהעברנו גם את נייר העמדה שלנו לוועדה. על הסעיף הזה של הפטור מהרגולציה?

על הסעיף הזה של הפטור מהרגולציה.

אני מסכים עם היועצים שאמרו שהסעיף הוא עמום וכולי, ויחד עם זאת אני הולך לדברי ההסבר, ושם אני רואה שמכווני פעולה מה שהוגדר בחוק מאוד משמעותיים, כן מוחרגים לפי דברי ההסבר. ואני כמובן מתייחס לנושא הטלוויזיה במסגרת האינטרנט שהיא מוחרגת מהעניין. פה כבר נשאלת שאלה לגבי אותו שיקול דעת של הוועדה הזאת שתוקם, כי אם בחוק עצמו כבר נקבע שמכווין הפעולה העיקרי של רשתות הבזק בעידן המודרני מוחרג מהעניין, אז באמת שלא נשאר כמעט כלום. אני מבקש לחדד את הנקודה של צפייה בתכנים אודיו-ויזואליים. יש לכם? מה הרלוונטיות של הנושא הזה להצעת החוק? הוא אומר שזה יהיה עכשיו המשני. מבחינתו הוא רואה את זה כמשני. אני רוצה לשים את הדברים במסגרת. אנחנו לא עוסקים כרגע בענייני תוכן. אני גם לא עוסק. אל תקטע אותי. אחד, אחד. הצעת החוק הזו עוסקת בשירותי הטלפון, היא מסדירה או קובעת מסגרת רגולטיבית חדשה לרישוי של שירותי הטלפון. היא לא עוסקת בכלל בענייני שידורים. בכלל. ולכן מקומה של ההערה הזו יהיה כשהדיון שהוועדה תדון בהצעת חוק שתסדיר או אמורה להסדיר מחדש את שוק השידורים. זו לא המסגרת. אני מעט חולק עליך כי כרגע אין הצעת חוק. ליאור, רק במשפט. במשפט קצר: כרגע אין הצעת חוק שמסדירה את עולם השידורים. יחד עם זאת עולם השידורים הוא מכווין הפעולה העיקרי של רשתות הבזק במדינת ישראל ובעולם. במסגרת הדבר הזה הוא מוחרג ולא תהיה עליו הסדרה - - - ליאור, זה לא הפורום המתאים. יהיה דיון בנפרד, ואני מקווה שמשרד התקשורת - - - אבל פה כתוב שזה מוחרג.

והוא יגיע לוועדת הכלכלה כשהוא יושלם. זה ייקח לנו - - - וכשהוא יגיע אלינו, אנחנו נשמח להזמין אותך ולדון בנושא הזה ספציפית. התקנה הזו לא מדברת על - - - אבל החוק הזה הוא זה שמחריג את ה - - - ליאור, אנחנו קצובים בזמן. אני עוד פעם אומר: יהיה על זה דיון ספציפי ואדאג שתוזמן. תודה רבה.

תשמעו, אנחנו לא מצליחים להגיע לנוסח שמקובל על היועץ המשפטי ושאנחנו מבינים את הנוסח של התקנה. אני מציע שניקח עוד קצת זמן למחשבה וננסה להביא את זה בצורה מוסכמת בדיון הבא, יש לנו עוד כמה וכמה דיונים בנושא הזה. בואו נראה איך אנחנו מצליחים לעשות את זה בצורה קצת יותר מובנת ושתעזור למשרד. אנחנו מאוד רוצים לעזור לו, אבל שאנחנו נבין על מה אנחנו מדברים.

כרגע הוועדה לא תאשר בכלל את ה - - - נדחה את זה לדיון הבא.

את סעיף 3(1)? את 3(1), כן. את שאר הסעיפים שעליהם אין הערות - - - על מה שאין מחלוקת נתקדם. למעשה סעיף קטן א'1. זה הסעיף. כן. וגם סעיף קטן ב'1, שמדבר על מנגנון הפרה-רולינג. אבל כן לדיון הבא, תנסו להביא נוסח שהוא קצת יותר ברור שנוכל להתקדם עם הדבר הזה. זה דבר חשוב. רק שנכתוב אותו יותר טוב.

אני פשוט עובר על הסעיפים שהוועדה יכולה לאשר אם אין מחלוקת. למעשה פסקה 2, שזה אישור המנהל לשירות בזק שיוחרג. סעיף קטן (ב), שמסמיך את מנכ"ל משרד התקשורת להורות בנוהל שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד וכולי. גם כאן אני מבין שאין הערות.

לעניין סעיף קטן (ג),

אני חוזר אפילו ביתר שאת על ההערה שלי לעניין הפיקוח הפרלמנטרי ואישור וועדה. בוודאי שאם קובעים פטורים מתחולת - - - בכלל הרגולציה לגבי שירותי בזק נוספים, בוודאי שהדבר הזה צריך להגיע לאישור וועדה. מבחינתי זה ברור. זה ברור. את סעיף קטן (ג) בכפוף לכך שהתקנות האלה יהיו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, מבחינתי אין לי הערות נוספות. מבחינת משרד התקשורת, יש הערות בנושא הזה? המנכ"לית?

אנחנו בסדר. את סעיף קטן (ג) נשאיר לדיון הכולל שלנו. אני רק רוצה שתהיה לי תמונה מתי באים ומתי לא.

אז גם הסעיף הזה לא מאושר. ו-ד'? יש איזושהי בעיה עם סעיף ג'? שזה יחזור לדיון? אני רוצה לקבל תמונה כללית מתי אנחנו באים לוועדת הכלכלה ומתי זה בסמכות השר. אשמח שנדון על כל הסעיפים שיש לנו מחלוקת עליהם ושתהיה לנו תמונה.

ד' בסדר? סעיף קטן (ד)? כן מבחינתי. אלא אם כן יש הערות נוספות. כרגע הסעיפים היחידים שהוועדה תאשר אלה סעיף קטן א'2, סעיף קטן ב' וסעיף קטן (ד). ו-ב(1)? ב(1) לא כי - - - אני רוצה לחדד עוד נקודה לגבי הפיקוח הפרלמנטרי. פיקוח פרלמנטרי הוא לא בירוקרטיה והוא לא הליך טכני, יש לו משמעותית מהותית גם להשתתפות - - כמו שאנחנו עושים עכשיו. - - של חברי הכנסת בגיבוש ההסדרים. לכן אני מסתייג מאוד מהאמירה שזו בירוקרטיה ושזו הכבדה. יש בכל זאת עדיין כנסת והיא רשות מחוקקת, היא רשות מפקחת על משרדי הממשלה ועל פעולות הממשלה. יש חשיבות שהסדרים עקרוניים, אני לא מדבר עכשיו על כל היבט טכני ועל כל תקנה שתותקן מכוח חוק התקשורת, אבל בהחלט הסדרים שהם כמעט הסדרים ראשוניים שיש להם חשיבות מכרעת בעיצוב של ההסדר העתידי, של הגבולות, בין רישוי לבין היתר, או בכלל הפטור מאסדרה. מבחינתי אלו נקודות קריטיות שהכנסת צריכה להידרש אליהן, בין בחקיקה ראשית, וכברירת מחדל אפשר בחקיקת משנה, אבל באישור וועדה. אני מסכים. נקודת המוצא שלי היא שהדברים האלה בכלל צריכים להגיע בחקיקה ראשית. אני מסכים ואני חושב שזה דווקא נושא שאולי לא כדאי לנו לדחות אותו. זאת ברירת המחדל שזה צריך להגיע לפה, אחרת זה עוד יכול להתגלגל לחקיקה ראשית או למקומות אחרים. אין סיבה שאנחנו דנים על זה, זה אמור להיות אוטומטי. אלא אם כן יש לכם התנגדות קיצונית לנושא, אבל לא אמורה להיות. קודם כל אגיד ליועץ המשפטי שלמדתי מטובי המורים - - - צריך להגיד שהיום שלפי חוק התקשורת יש לנו פטורים שהם לא באישור ועדה. יש מודלים אני לא נכנסת למה שאמרת - - - הכול

אתם שמים לב שהוועדה הולכת לקראת הנושא. אנחנו רוצים מאוד לעבוד ביחד. יש עבודה משותפת ומצוינת, אין ולו רבע טענה ואפילו פחות מכך. ההערות של איתי מטייבות את החקיקה והופכות לחקיקה טובה יותר וזה מה שחשוב.

יש מודלים אחרים ביחס לפטורים. אפילו בחקיקה שאיתי ואני עשינו ביחד. זה תלוי בכל מקרה וסיבותיו. אנחנו לא כופרים לא ב - - - אין בעיה. לגבי הסעיף הזה אני לא רואה אלא אם כן יש לכם התנגדות קיצונית איזושהי סיבה לא לאשר אותו.

לי אין התנגדות קיצונית, יש לי רק איזשהו עניין לראות תמונה כללית, לראות באיזה סעיפים אנחנו חוזרים לכנסת, וזאת מהטעם הפשוט ואת זה אני רוצה להגיד לאיתי: התחלתי לומר לך שלמדתי מטובי המורים, ממני מזוז, שהייתי המתמחה והעוזרת שלו שבירוקרטיה זה לא מילה גסה. בירוקרטיה היא באמת חלק מובנה - - - את יודעת, היא הפכה להיות מילה גסה כבר. היא הפכה, אני יודעת, אבל היא לא מילה גסה. היא חלק מובנה בהליך הדמוקרטי, ויש לה יתרונות והיא מייצרת איזונים ובלמים שחשובים למדינת ישראל ולאזרחי ישראל. פה באיזונים חשוב לי לראות מתי אנחנו מגבילים את חופש הפעולה ופוגעים בסוף בשירות שאנחנו רוצים לתת. ומתי אנחנו באמת מנהלים הליך בירוקרטי מאוזן. אתה יכול לענות לשאלה הזו? ישבנו ודיברנו על ענייני הפיקוח הפרלמנטרי. שוב אני מזכיר שממש לא לגבי כל סמכות להתקין תקנות וצווים לפי חוק התקשורת צריך להגיע לכאן לכנסת לאישור ועדת הכלכלה. זו ממש לא העמדה שלי. אני חושב שיש סוגיות עקרוניות שנוגעות בליבת האסדרה, ובכניסה בכלל לשערי העיסוק במתן שירותי בזק, לבין עניינים שהם יותר טכניים או מקצועיים מאוד או עניינים שאין להם השלכה על זכויות יסוד ושהם לא יכולות ליצור כאן איזשהו דיון ציבורי או עניין לציבור ולחברי הכנסת כמייצגים את הציבור. לגבי הנושאים האלה העצה שלי לוועדה היא לא בהכרח להכניס אישור ועדה לגבי כל סעיף מסמיך. אני מזכיר שיש לכם תיקון לסעיף 12 בחוק, ששם אתם מציעים לבטל כליל את הפיקוח הפרלמנטרי בשורה של נושאים. ואנחנו ניהלנו על זה שיחה ואני בהחלט השתכנעתי מהסברי המשרד בעניין הזה. למעט נושא אחד שנביא אותו לכאן להכרעת הוועדה, לגבי כל הנושאים, כולל נושאים שרק לגביהם אושרו כאן בוועדה לא מזמן, חובות דיווח של בעלי רישיונות, נדונו כאן ואושרו כאן תקנות. אני לא חושב שהתקנות האלה בהכרח מחייבות פיקוח פרלמנטרי. להבדיל הנושאים האלה כאן שדיברתי עליהם קודם באריכות, אלה בהחלט נושאים שהם ליבת האסדרה. אחרת מה אנחנו עושים כאן? אם אפשר לעשות הכל בממשלה ולא להגיע לכנסת, אז בשביל מה אנחנו יושבים כאן?

אנחנו יושבים כאן כדי שלחברי הכנסת כמייצגי הציבור תהיה אפשרות להשפיע על מהות ההסדר.

זאת הסיבה שאנחנו יושבים כאן בחדר הזה. אחרי ההסבר המפורט והטוב של איתי. אני מבין שהמשרד גם מתחיל להשתכנע ואני חושב שאין לנו בעיה להצביע על הנושא הזה. היושב-ראש, זה בסדר גמור, תחליט את אשר תחליט. אשמח שכל הסעיפים שלעניינם חלה השאלה מתי נחזור לכנסת ומתי לא, נסכם עם איתי אחרי הדיון הזה ונחזור אליכם מסודרים מבפעם הקודמת. אם זה מקובל אשמח. אני שוב אומר: אני נותן ייעוץ לוועדה, מי שמכריע זו הוועדה ולא אנחנו. בשיחה אני רק נותן ייעוץ לוועדה. וגם מתוקף ההיכרות שלי עם המון דברי חקיקה ורפורמות גדולות שדנו בהמון תחומים, שזאת הגישה המקובלת כאן. שוב לא אישור ועדה לגבי כל תקנה, והיו גם מקרים כאלה שהיו חברי כנסת שביקשו, ואני אפילו הסברתי ואמרתי שמדובר על תקנות שהם מקצועיות מאוד, טכניות מאוד, ולא נכון להכביד עם הליך כל כך ארוך. זה לא המקרה. זה בדיוק לא המקרה. שוב, אני לא מתווכחת עם איתי, אני רק רוצה להסביר באיזה תקנות מדובר כאן,

נתתם את הדוגמה של ספרייה ובית קפה או של שדה התעופה שדה תעופה זה משהו קצת יותר גדול.

יכול להתעורר ספק האם הוא נכנס או לא נכנס למסגרת הרישוי או ההיתרים, ואז אנחנו רוצים לפטור בתי קפה. והשאלה היא כזאת ושוב כל הדיון הזה, האם זה נכון לגבי השאלה האם בית קפה או לא הוא פטור מרישוי? תבינו על מה אנחנו מדברים כאן. לא, אבל זה באמת - - - רק אשלים את דברי. הרי ברור להבנתי, שמשרד התקשורת לא ירצה לפטור שירותים שהוא סבור שהם שירותים שראויים לאסדרה לפטור אותם בדרך הזאת, הרי זה לא העניין. הסעיף הזה מאפשר איזשהו שסתום קטן או פתח, שבמקרים שבו תפסנו שירותים שאנחנו לא חושבים שיש איזושהי הצדקה לאסדר אותם, נוכל לשחרר אותם מרשת האסדרה. לדוגמה, אותו בית קפה, בסדר? אז השאלה האם בשירותים כאלה, האם זה הנושא שצריך להביא לאישור ועדת הכנסת? אני הולך לקראתך. על זה הדיון שלנו.

מה המניעה שזה יגיע לפה לאיזה דיון קצר שישמעו - - - זה לא מניעה. השאלה אם נכון שוב, אנחנו מסתכלים על זה מההיבט האחר, מההיבט של לשחרר את השוק, לאפשר לתת שירותים, לא לכפות אסדרה על גורם שאיננו טעון אסדרה. זה הרעיון. לפטור את מי שאיננו טעון אסדרה. אני אתך באותו ראש. אני הגעתי מרשות מקומית, מי שמגיע מרשות מקומית הוא איש ביצוע. הדיונים האלה זרים לי.

אז עכשיו אתה תפנה אלינו ותגיד: אני רוצה לשחרר את בית הקפה וליד האצטדיון מהדבר הזה, ואנחנו נגיד לך: אנחנו צריכים לתקן תקנות לטובת העניין.

זה לא עניין של להתקין תקנות, זה להגיע לוועדת כלכלה, זה יכול להיות גם דיון מהיר ולאשר את זה בתור תקנה.

ונשאלת השאלה גם מהותית האם השחרור של בית הקפה צריך להגיע לאישור חברי הכנסת? מה שאותי מטריד ודווקא בברירת המחדל שלי אני בצד שלך זה לאפשר לכל מיני חקיקות כאלה לדלג על הכנסת. זה המקום שלי פה לשמור על הוועדה, כי דברים כאלה כן צריכים להגיע אליה. בסופו של דבר זו האחריות שלי עכשיו בכיסא הזה. ולכן אני חושב שאין לנו ברירה, אנחנו כן צריכים להביא את הדברים האלה לפה. ויש לכם גם סעיף של פטור, ויש יועץ משפטי נבון שגם מבין עניין ויודע מתי לשחרר. אני לא חושב שתהיה לנו בעיה.

יש לנו גם יושב-ראש שיודע לעבוד, ואנחנו ועדה שאתם תראו שיהיה לכם קל מאוד לעבוד איתנו. אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים מראש לעשות דילוג מעל הוועדה בכל מיני תחומים. אני גם אוהב מאוד להגיע להסכמה, שבסוף נחליט ביחד. אני לא אוהב להעלות נושאים - - - אני חושב שאנחנו יכולים להחליט ולהסכים על הדבר הזה. הצלחתי לשכנע אותך, המנכל"ית? אני מבקשת שאנחנו נבוא אליכם בדיון הבא עם עוד כמה דוגמאות שתבינו מה כוונתנו ואז תחליט ממקום מושבך, וגם ממקום מושבך כסגן ראש רשות, בסוף גם העבודה הזו רואה את האינטרס הציבורי. אנחנו לא מגנים על הוועדה, אנחנו מגנים על האינטרס הציבורי. תגיד אם זה סוג הדברים שאתה חושב שצריכים להיות בפיקוח פרלמנטרי. ככל שכך נבין - - - מבחינת נושאים, שמענו עכשיו - - - נביא לכם כמה דוגמאות לשירותים שיכולים ליפול בתחום האפור הזה. אני לא יודעת אם זה Wi-Fi בשדה התעופה וכולי.

יש לך כמה דוגמאות שהוא יבין מה יכול להיות שירות כזה ש - - - כשהיו לנו דוגמאות מובהקות הכנסנו את זה - - - נכון, זאת הבעיה.

שכל מה שאנחנו יודעים הכנסנו. אבל יש לנו הנחת עבודה שבגלל העולם הזה שאנחנו נמצאים בו, פתאום יצוץ שירות שאנחנו לא יודעים להגיד לגביו בוודאות. אני מאמין בגישה של הסכמות ולכן לא אכפה פה הצבעה. נביא את זה לדיון הבא. בואו ותלכו בגישה שאנחנו כן היינו רוצים שזה יגיע לוועדה, אלא אם כן יש התנגדות קיצונית או מקרים קיצוניים. אני חושב שזה כן צריך להגיע לפה. תרצו שנדלג על זה, אנחנו נדלג על זה. היושב-ראש, אנחנו הבנו את המסר ברור וחד.

נשמח לקיים הצבעה על כל הנושאים שמגיעים לוועדה בפעם הקודמת. אם תוכל לאשר את זה, אנחנו נשמח. כל נושא לגופו. יש נושאים שאין סיבה. נכון. אנחנו נבנה גם אמון ב - - - אמון יש. בסדר גמור, בואו נמשיך. הוועדה מצביעה על הסעיפים שאותם הקראתי.

הצבעה בעד הסעיפים

6 תיקון סעיף 4. תיקון סעיף 4 בסעיף 4 לחוק העיקרי - "במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א)השר רשאי להעניק רישיון לאספקת שירותי בזק או לביצוע פעולת בזק, הטעונים רישיון לפי סעיף 2(ב) או (ג) (בסעיף זה, שירותים טעוני רישיון) וכן לקבוע ברישיון תנאים ובכלל זה תנאים לעניין פעולות בזק הנוגעות למתן השירותים, ורשאי הוא להורות, בהחלטה מנומקת בכתב, כי הרישיון יוענק בהליך תחרותי אם מצא כי הדבר נדרש בשל אחד או יותר מאלה:; שירות הבזק או פעולת הבזק נוגעים למשאב הנמצא במחסור או בשל שיקולים כלכליים או הנדסיים הכרוכים בשימוש בו, קידום התחרות בתחום הבזק; שיפור רמת השירותים לציבור" אני עוצר אותך כאן. כאן זה סעיף שהוטמעו בו הערות שלנו, של הייעוץ המשפטי לוועדה, שלפיהן תהיה איזושהי הכוונה של שיקול הדעת של השר לעניין מתי לקבוע שיוצאים למכרז, להליך תחרותי, ומתי לא. יידרש כאן השר להחליט בהחלטה מנומקת בכתב אם באמת נדרש הליך תחרותי בשל אחד מהשיקולים שמנויים כאן.

בעצם זה מוסכם. נכון, רק אוסיף שזאת אפשרות שקיימת גם היום. אפשרות להעניק רישיונות במכרז. היא לא נפוצה מאוד, היא נפוצה בעיקר בשירותי רדיו-טלפון נייד,

מבחינתנו ברגע שזה מוסכם, זה בסדר גמור. אני חייב להתייחס לדבר הזה.

מי מתייחס? יחיאל שמן, יושב-ראש ועד עובדי פלאפון. אני מבקש לדבר בוועדה הזו כבר מעל שעה. בבקשה יחיאל, רק שיהיה קצר, במשפט. אשתדל להיות קצר מאוד, אבל אני מבקש רק התייחסות - - - ספציפית לגבי לסעיף הזה? לסעיף הזה ולסעיף הקודם.

אני התבקשתי פנו אלי מהנהלת החברה להעביר את כל אתרי השידור לחברה פרטית.

חברה פרטית שקוראים לה אלומה, שבמקרה מנכ"ל התקשורת הקודם יושב שם כדירקטור. והחברה הזאת מבקשת פטור. היא נכנסת היום לתחום הסלולאר ללא רישיונות, כי אומרים שהיא חברת נדל"ן. אותה חברה גם זכתה בדור 5 בפתח תקווה בעירייה על האצטדיון. אני רוצה להבין: האם תשדורת סלולארית דורשת רישיון או לא דורשת רישיון? אם חברה יכולה להיכנס כ - - - ולקחת את כל אתרי השידור על הרישיונות שלהם ולשדר מה שהיא רוצה, להוריד אתרים, להוסיף אתרים, לעשות מה שהיא רוצה, בלי רישיונות.

או לא תקין? כי אני שמעתי בסעיף 2 שדיברו על שירותי ליבה, רישיון או היתר, אסדרה או לא אסדרה. ואני שומע שמתחמקים פה בכל מיני מילים יפות: בתי קפה,

בשורה התחתונה קמה פה חברה חדשה במדינת ישראל שקוראים לה אלומה, לא צריך להתחבא, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר יושב שם כדירקטור. עושים פה את כל ההקלות האלה שהחברה הזאת תיכנס בצורה הכי חלקה לעולם הזה.

אני עוצר אותך כי הבנו ואני מבקש שמשרד התקשורת ישיב לך.

מבלי להתייחס לגופו של עניין, אני רוצה להבהיר דבר אחד: אנחנו לא נעבור לסדר היום על איזושהי טענה שכביכול מקודם כאן אינטרס של חברה.

זה שיהיה לפרוטוקול.

אני לא מתכוונת להתייחס לחברה ספציפית. ככל שיש טענה וקשר לחברה ספציפית שהיא מפרה את החוק ושיש שם אינטרסים זרים וכולי, הם מוזמנים לפנות. יש לנו ייעוץ משפטי ואנחנו נתייחס אליו. להערכתי גם התייחסנו לטענות האלה יותר מפעם אחת. אבל עכשיו מופיע בתקשורת - - - יחיאל. יכול להיות שזה לא פגש את הרצונות של ועד העובדים, אבל התייחסנו אליהם בצורה רצינית.

אנחנו לעולם לא מתעלמים מאף פנייה. שנייה יחיאל, ברשותך, אני מקפיד על תרבות דיבור. שמענו אותך, הבנו את הטענות. מנכ"לית המשרד עונה. יכול להיות שזה לא משהו שאתה מסכים לו, אבל היא נותנת לך גם את הדרך. ואם אתה חושב שיש בעיה או כל טענה כזו או אחרת אני מזמין אותך לפנות אליהם ואנחנו גם נבדוק שהפנייה התקבלה וטופלה בהתאם. אני רוצה התייחסות לשני דברים: הראשון, מסמך המדיניות של משרד התקשורת מ-2014 מתייחס ל-21 סעיפים על פגיעה בתחרות ובביטחון המדינה בהקשר של הפאסיבי-אקטיבי, ותכף נדבר את תרצו גם על זה. והדבר השני, שחברת אלומה הצהירה בתקשורת שהיא רוצה את כל תשתיות הסלולאר במדינת ישראל, ואמרו לי שזה נדל"ן. אז אני רוצה להבין אם אותו נדל"ן רכש עכשיו - - - מתוך חמש - - - יחיאל, הבנתי את הטענה ובסיכום אנחנו נחזור אליה. זה פשוט לא הנושא עכשיו, אנחנו מתקדמים פה לפי הסעיפים שאנחנו רצים עליהם. אני זוכר את מה שאמרת. בסוף אנחנו נתייחס לזה.

2. "סעיפים קטנים (א1) ו-(א2) בטלים, בסעיף קטן (ב)(2), במקום" לבצע את פעולות הבזק ולתת את שירותי הבזק" יבוא "לתת את השירותים טעוני הרישיון"; בסעיף קטן (ג), במקום "פרטי פעולות הבזק ושירותי בזק המוצעים ודרכי ביצועם" יבוא "השירותים טעוני הרישיון שלגביהם מתבקש הרישיון ואופן נתינתם" ובסופו יבוא "וכן מסמכים שיצורפו אליה"; אני מציע שנעצור כאן ותסביר בקצרה את פסקאות 2 עד 4. רק אזכיר שאנחנו נמצאים בתוך סעיף 4 לחוק, סעיף 4 לחוק הגיונו הוא הענקת רישיון.

אנחנו הולכים פה בסדר של החקיקה ולא בסדר הדברים הרגיל, כי היינו אמורים להתחיל מהיתר ואז לעבור לרישיון. אבל כיוון שאנחנו מתקנים חוק תקשורת קיים, נתחיל מהרישיון ובישיבה הבאה נעבור להיתר. אנחנו מכניסים עכשיו תיקונים לתוך סעיף הרישוי שנובעים השינויים שאנחנו מביאים בפני הוועדה.

עכשיו אנחנו נציג אותם.

סעיפים קטנים (א1) ו-(א2) שאנחנו מבקשים לבטל נוגעים לשני סוגי רישיונות ספציפיים שמתבטלים. מדובר ברישיון כללי ייחודי ורישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת NVNO. כמו שאמרנו, השירותים שניתנם מכוח אותם רישיונות יינתנו בעתיד ותהיה אפשרות לתת שירותי NVNO, רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, פשוט לא מכוח רישיון שממוסגר בתיבה של רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת. ולכן הביטול הזה הוא יותר סמנטי מאשר מהותי. התיקון בסעיף (ב)(2) הוא לגמרי סמנטי. כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו מורידים את ההכפפה לרישיון של פעולות בזק, ולכן אנחנו עושים לזה תיקון שמוחק את זה. בסעיף קטן (ג) שהוא הסעיף שמסדיר את האופן של הגשת הבקשה לרישיון, אנחנו עושים שם תיקון שמבהיר מה בדיוק צריך להגיש לשר בעת הגשת בקשה לרישיון. בסדר גמור. יש הערות למישהו?

בסוף.

אם אין הערות לפסקאות 1 עד 4 אז אני מציע שהוועדה תצביע עליהן. הצבעה בעד

2 נגד, אין נמנעים, אין הסעיפים נתקבלו.

"בסעיף קטן (ד), במקום הסיפה מהמילים "לעניין רישיון מיוחד" יבוא "השר רשאי לקבוע,

כתנאי למתן רישיון, העדר הרשעה של מבקש הרישיון, ואם הוא תאגיד גם של נושא משרה בתאגיד או של בעל השפעה ניכרת בו, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה המבקש אינו ראוי להיות בעל רישיון בזק, והעדר כתב אישום תלוי ועומד בעבירה כאמור, ורשאי השר לקבוע, לגבי מתן סוג רישיון מסוים, כי התנאי האמור יחול גם לעניין מי שמחזיק אמצעי שליטה במבקש רישיון שהוא תאגיד, בשיעור הנמוך מ-25%, כפי שיקבע (להלן "מחזיק נבדק"); לעניין זה, "השפעה ניכרת" כהגדרתה בסעיף 14א". הסעיף הזה מטמיע לתוך השיקולים בהענקת רישיון שיקול של היעדר הרשעה פלילית. זה משהו שבעקבות רפורמה בחוק המרשם הפלילי. איתי, איך זה נקרא היום? המידע הפלילי. חוק המידע הפלילי שמסדיר את האפשרות של רשויות ציבוריות לגשת למידע על הרשעות בעבר. אז נדרש גם התיקון הזה לעגן את הסמכות הזאת באופן מסודר. אגיד גם כאן - - - תודה לעורך דין נעמה דניאל שהכניסה לחקיקה את מחזיק נבדק. ואני בטוחה שזה יתפוס גם בדברי חקיקה אחרים. המלל לא היה רעיון שלי, זה רעיון שלכם. אני לא לוקחת קרדיט מאנשים. אני רוצה להגיד גם כאן, שככלל המודל המקובל הוא שקובעים בחקיקה ראשית את התנאים לכניסה לעיסוק,

רישיון. התנאים האלה של היעדר הרשעה או היעדר עבר פלילי, זה תנאי שככלל קבוע בחקיקה ראשית. כאן מסמיכים את השר לקבוע את התנאי הזה בחקיקת משנה, בתקנות. ואני חוזר שוב על ההסבר המלומד מקודם גם הנושא הזה בעיני הוא רגיש וחשוב, והוא צריך להגיע לפיקוח פרלמנטרי. אלא אם כן, אפשר לקבוע אותו כאן בחקיקה ראשית.

מה שעשינו בסעיף הזה זה שיצרנו יצור כלאיים. או שנקבע אותו כאן, ואז אין בעיה, הוא לא צריך לבוא לפה כל פעם, או שבאמת זה צריך לבוא לפה. אבל השאלה איך אתם מעדיפים לעשות? אנחנו העדפנו כמו שזה כתוב פה, אז אנחנו נקיים את הדיון הכולל הזה. אנחנו מבטיחים לבוא בפעם הבאה עם תשובה לגבי הסיפור של אישור הוועדה לכל התקנות שאתם מבקשים.

או שאנחנו נביא נוסח חלופי שאומר מה התנאים. אני רוצה להזכיר לוועדה, ואת זה אני אומר לנו: כמובן שהסכמה זה דבר חשוב, אבל ברור שהכנסת והוועדה אנחנו רשות נפרדת. וברור לפעמים שהאינטרס הוא לא בדיוק אותו אינטרס. הממשלה תמיד מעדיפה לשמור את הכוח אצלה ולקבוע בעצמה ולא להגיע לכאן לאישור וועדה. אנחנו מכירים את זה. אני מכבד מאוד את הרצון בהסכמה, ואנחנו מנסים לעשות את זה ברוח טובה, אבל בסוף הסמכות היא של הוועדה להחליט איך היא מעצבת את ההסדר. נכון לחלוטין. אבל בגלל שאנחנו בדיון הראשון שלנו, והמנכ"לית אני רואה שהיא רוצה להגיע להסכמות, אז אנחנו נאפשר שזה יגיע אלינו. יש לנו דקה אחרונה, אפילו קצת פחות - - - רגע, אז על פסקה 5 אנחנו בינתיים לא מצביעים. לא מצביעים. אתה רוצה לקרוא גם את (5א)?

(5א) "בסעיף קטן (ד1), במקום המילים "בבעל הרישיון" יבוא "בבעל רישיון הבזק"" תיקון טכני?

טכני בעקבות תיקון שהציע. אותו דבר גם ג' אני רואה.

פסקה 3 אותו תיקון טכני.

אלה תיקונים בעקבות דיון עם היועץ המשפטי לוועדה. אפשר להצביע גם על (ב) וגם על (ג). איפה? אוקיי. מה שטכני מבחינתנו מקובל אפשר להצביע כרגע הצבעה בעד הסעיפים 2 נגד אין נמנעים אין הסעיפים נתקבלו.

אפשר להצביע כרגע על 1 עד 4 ו-5א שוב פעם.

1 עד 4 הצבענו. עכשיו 5א. הצבעה

לגבי הטענות של נציג פלאפון. רק בשביל לסיים את הדיון ולמען הפרוטוקול: אני לא מתעלם משום טענה של חברה שהיא חברה טובה וחברה רצינית שבאה מחשש אמיתי לגבי טיב השירות שאזרחי המדינה יקבלו. ולכן אני מבקש ממשרד התקשורת להבין את מהות הטענה, להבין על מה אנחנו מדברים, וכן להסביר לנו לוועדה, מה בדיוק החשש. כי החשש הוא לא עניין מסחרי לפי מה שאני מבין, החשש הוא עניין עלתה פה טענה ביטחונית, ועלתה פה עוד טענה של טיב שירות. זה לא לדיון הזה, אני לא פותח את זה עכשיו. אבל כן לדיון הבא, כן אבקש לדעת מה טיב הטענות וכן לבדוק אותם לעומק. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:31.